אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת הארכת מועד להגשת דוח מבקר המדינה בדבר חשבונות

לחוק הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות,

מי מגיש את הבקשה הזאת? מבקר המדינה. הצעה לסדר. יש נושא של אנשים